אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

יום רביעי, י"ז במר חשוון התשפ"א, 4 בנובמבר 2020. התקבלה בקשה של יושב-ראש הכנסת לשינוי שעת ישיבת הכנסת ביום שלישי, 10 בנובמבר 2020, וקביעת סדרי הדיון להודעה המשותפת בדבר כינון קשרי דיפלומטיה,

וידידות בין מדינת ישראל לבין ממלכת בחריין. יושב-ראש הכנסת פנה בבקשה להקדים את שעת הפתיחה של הישיבה ביום שלישי משעה 16:00 לשעה 11:00 בבוקר לסדר יום רגיל, ולאחר מכן

14:00 להעמיד על סדר-היום הודעה משותפת בדבר כינון היחסים הדיפלומטים עם בחריין, ולשם כך יש צורך באישור ועדת הכנסת. בהקשר זה הוא גם ביקש לקבוע שהדיון המיוחד על בחריין יהיה דיון אישי כמו שעשינו בדיון עם האמירויות, כשלכל דובר יהיו ארבע דקות ולשרים ולסגני שרים שאינם חברי כנסת תהיה גם אפשרות לדבר במסגרת הדיון הזה.

אולי אתם זוכרים אותו. ביום שלישי אנחנו אמורים לציין את היום הלאומי לבטיחות בדרכים. האם בדקו גם עם שרת התחבורה האם היא יכולה להגיע? היא הייתה אמורה להגיע לדיון בשעה 16:00. אני יודע שיש לה טקס בין 11:00 ל-14:00. לא קבענו ועדות כי היא לא הייתה יכולה לבוא באותן שעות. אני כן יודע שיושב-ראש הכנסת מתכוון לקיים את סדר-היום שנקבע, גם יום לאומי במאבק בתאונות הדרכים וגם יום לציון המלחמה בסרטן השד. אני לא יודע לגבי שרת התחבורה, אבל אני כן יודע שהוא לא יתחיל - - - איתן, אנחנו נבדוק את זה.

יש גם ועדות עד השעה 11:00. הדיון על בחריין יכול להיות גם עשר שעות. הדיון על בחריין יכול להתארך עד השעה שמונה-תשעה בערב. זה דיון אישי וזה ייקח הרבה זמן. כבוד היושב-ראש,

בלי קשר ליום הבטיחות בדרכים, יש שדולות בימי שלישי. השאלה היא האם זה נבדק? אני לא יודע אם מתוכננות שדולות ביום שלישי. בדרך כלל שדולות מתקיימות לא ביום שלישי אלא ביום רביעי.

הוועדות יסתיימו בשעה 11:00. אנחנו נפנה ונבדוק עם השרים כי היושב-ראש רצה לאפשר לכם לקיים את הימים שלכם. זה חשוב לי. כיוון שהשרה לא הייתה יכולה להגיע, עשינו הרבה ועדות ביום שני, וביום שלישי אישרנו את ציון היום במליאה, ועכשיו מקדימים אותה. אני מניח שחשוב לשרה לבטיחות בדרכים להיות שם, אבל אני לא יכול לדבר בשמה. בואו נבדוק אם היא מגיעה או לא מגיעה ואז נחליט. תחליטו אם אתם רוצים להמשיך באותו יום או לדחות ליום אחר. בהידברות עם יושב-ראש הכנסת נראה לי שזה יהיה אפשרי. אולי נדחה את זה ליום שלישי שלאחר מכן כי עדיף שהיא תגיע. ביום שלישי שלאחר מכן יש שלושה נושאים. אז שיהיו ארבעה נושאים, אם אנחנו דוחים. אם אנחנו משנים את כל סדר-היום ועושים דיון מיוחד וכתוצאה מזה היום שלהם קצת מתמסמס אז הכנסת תצטרך להתגמש.

מה עדיף? אם באים להתפשר ומכבדים את היושב-ראש - - - אנחנו נדבר עם יריב. אנחנו מוכנים להתפשר למען הממשלה שרוצה לעשות יום מיוחד אז לפחות שהכנסת תתפשר איתנו.

אם כל אחד מקבל 3 דקות ולא כולם ידברו, אתה גומר את זה בשש, לא בשמונה. בפעם שעברה סיימנו בשעה שש-שבע בערב. בפעם שעברה התחלנו ב-11

זה היה ארבע דקות. כן, אבל כולם דיברו, הפעם לא. אני חושב שכולם ידברו, זו הזדמנות לדבר. קודם כול יש לנו נאומים בני דקה, אחרי זה יום לציון המלחמה בסרטן, אחרי זה יום בטיחות בדרכים, ו - - - אם היא לא יכולה להגיע ולתת תשובות אז לא שווה שנעלה לנאום. בואו נוריד את זה לשלוש דקות במקום ארבע דקות. זה יוצא בדיוק שש שעות. אנחנו יכולים לסיים עם זה בחמש, ותרוויח את זה באותו יום. אני לא יכול לקבוע ליושב-ראש הכנסת מתי הוא שם ימים מיוחדים, אני יכול לקבוע שעות פתיחה. זה לא סמכות הוועדה. בואו נצביע על בקשת יושב-ראש הכנסת. אז נשאיר ארבע דקות. הנוהל הוא כמו בפעם שעברה, אני לא מקריא אותו כי הוא מקובל. כן, אין לנו בעיה.

אני לא רוצה ל - - -, אבל אנשים שיש להם שדולות באותו זמן גם לא יבואו למליאה בהנחה והשדולות יישארו. אני מבין שהוועדות יצטרכו לסיים עד

את זה אני לא יודעת, צריך לבדוק את זה. שדולות זה לא גוף של הכנסת ואנחנו לא תמיד יודעים. יצטרכו להזיז, ולכן מודיעים שבוע מראש. צריך להדגיש שזה פה אחד - - - כן. חבר הכנסת פינדרוס, ביקשת להגיד משהו?

אם כן, נצביע. מי בעד אישור בקשת יושב-ראש הכנסת, ירים את ידו? מי נגד?

בקשת יושב-ראש הכנסת לשינוי שעת ישיבת הכנסת ביום שלישי, כ"ג בחשוון התשפ"א, 10.11.2020, וקביעת סדרי הדיון להודעה המשותפת בדבר כינון קשרי דיפלומטיה, שלום וידידות בין מדינת ישראל וממלכת בחריין, אושרה. אושר פה אחד. 2. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות

הצעת החוק הזו היא חשובה מאוד לתיירות הפנים בישראל, גם לתושבי אילת וגם לאזור ים המלח. אני חושב שצריך להביא את זה כמה שיותר מהר למליאה ולאשר את זה בקריאה שנייה ושלישית. מאה אחוז, אני מוכן לעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בחוק, ירים את ידו? הצבעה בעד פה אחד בקשת יושב-ראש בקשת יושב-ראש ועדת החוקה,

להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (אזור תיירות מיוחד, העיר אילת או אזור עין בוקק, חמי זוהר), התשפ"א-2020 (מ/1370),

הבקשה להקדמת הדיון אושרה. 3. פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס'

(אזור תיירות מיוחד,

(מ/1370). הסעיף האחרון הוא פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא

אולי אפשר להתחיל את הדיון ולשמוע את נציגת משרד הבריאות למרות שבהיעדר חתימת השר אין טענה זה נכון. אפשר לבטל על הצד שתבוא טענה? אנחנו נבטל - - - אפשר להתחיל את הדיון.

לא תתקיים - - - כן, אבל יש לנו עכשיו שאלה אמיתית. כמה זמן צריך לחכות? כי עברה חצי שעה מאז ההודעה, בואו נאמר גם את זה. נכון, אבל שוב זה - - -. הנה, זה טינה. אני יכולה לענות לה ולראות איפה זה עומד. כל השאלה היא האם אנחנו יכולים לחזור לחדרנו ועוד שעה - - - לא, אנחנו מוגבלים מבחינת מליאה. לא, אחרי שהמליאה תתחיל הם ישלחו נושא חדש. לא, קיבלנו אישור מיוחד. המליאה עוד מעט מתחילה בהצבעות על חוקים. בואו נשמע את נציגת משרד הבריאות ביחס לטענת נושא חדש ונתחיל בדיון, ואם בזמן הזה יגיע האישור מה טוב. אם לא ניאלץ להיפרד.

הצעת החוק שהממשלה הניחה ועומדת לדיון בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט, עניינה קביעת אי תיירותי באילת וים המלח והסמכויות הנדרשות לכך. מצד אחד, מדובר בנושא מאוד נקודתי ומאוד ספציפי,

אפילו - - - לחוק עצמו קביעה של אי תיירות, מצד שני, מדובר בהסדרה מלאה ו - - - של אותו נושא כדי לאפשר באמת את אותו אי תיירותי בים המלח ואילת בשל המאפיינים המיוחדים של אזור ים המלח ואילת. לאחר שעשינו את האיזון והבחינה בין הצורך הכלכלי באותם אזורים לעומת הבחינה הבריאותית, הניחה הממשלה בפני הכנסת הצעת חוק שגם מוסיפה סימן. הצעת החוק גם מוסיפה לחוק עצמו את כל ההוראות שנוגעות לאי התיירותי כסימן נפרד ומובחן בחוק עצמו, סימן ב1, שכותרתו היא אזור תיירות מיוחד - העיר אילת או אזור עין בוקק, חמי זוהר, זה נושא הצעת החוק. הוא מוסדר באופן מלא ומושלם בסימן, כולל תיקונים שהוועדה ביקשה להכניס תוך כדי דיונים - חלקם התקבלו, ועל חלקם ברגעים אלה ממש מתקיים דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. למה להחריג את העיר אילת בנושא - - -? זה לא הדיון, זה דיון בוועדת חוקה. היא עדיין לא העלתה את הטענה של המחלימים.

אנחנו לא מבינים את נושא המחלימים. תוך כדי הדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מבקשת הוועדה להוסיף להצעת החוק בנושא אי תיירותי הוראות שאין להם כל קשר, שיג ושיח, עם נושא הצעת החוק, שמטרתן לקבוע - כשהממשלה תקבע תקנות לפי החוק,

גם זה לא קשור בכלל בכלל לאי תיירותי, היא תצטרך גם להוסיף הוראות והתייחסויות שנוגעות למחלים. כל הסיפור של מחלים הוא נושא חדש יחסית. הכוונה לאדם שהחלים ממחלת הקורונה. הוא נושא שנמצא בשיג ושיח מדעי רפואי. עדין לא ברורות כל ההשלכות של זה. ניתן לזה איזשהו ביטוי כרגע בצו בריאות העם, בהתאם לסמכויות משרד הבריאות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם. הוא נושא רפואי מקצועי פר אקסלנס. אנחנו דנים בו במשרד הבריאות, אנחנו בוחנים אותו, הוא בכלל לא מתאים לחוק הזה, ואני מדברת לחוק הראשי. אבל אין שום מחלוקת שהוא לא מתאים והוא לא קשור בכלל לנושא האי תיירותי. תניחו את האי התיירותי לנפשו. בואו נקדם את הצעת החוק של האי התיירותי. בנושא המחלים משרד הבריאות מקיים כל הזמן בחינה ודיונים עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים. זה נושא שצריך להיבחן בצורה מאוד שקולה, מאוד זהירה, עם גורמי המקצוע הרלוונטיים במדינת ישראל. לא היה פה עוד שום דיון בעניין הזה בנוגע להצעת החוק. תנו לנו לדון בזה, תנו לנו לבחון את זה, וכשתגיע העת, אם תגיע העת, נדע איך לחוקק את זה במקום הנכון ובזמן הנכון. אפשר כמובן גם לקיים על זה דיונים בכנסת, אבל זה בוודאי לא המקום להוסיף את זה לחוק, בטח ובטח לא בהצעת החוק שמונחת כרגע בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט, שעניינה קביעת אי תיירותי לאילת וים המלח. זה לחלוטין לא קשור. זה נושא אחר, זה נושא כבד, זה נושא שהוא בליבת האחריות והסמכויות של משרד הבריאות שאמון על הבריאות במדינת ישראל. החוק הוא בכלל חוק של ראש הממשלה, הוא גם לא חוק של משרד הבריאות - - - כל חוק הסמכויות המיוחדות הוא של ראש הממשלה. מכיוון שהיית מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מעורבת בחוק הזה, עדיין הוא חוק של ראש הממשלה, אז כאילו - - -, אוקיי, מאה אחוז. נכון, זה מה שאמרתי. הוא חוק של ראש הממשלה.

לא, להיפך. אדוני היושב-ראש, זה מה שאמרתי,

לעומת זה, הנושא של המחלים זה נושא שהוא פר אקסלנס בריאותי של משרד הבריאות בהתאם לסמכויות משרד הבריאות לפי פקודת בריאות העם. כן, אבל גם היום אתם מאוד מעורבים גם בחוק של התיירות.

גברתי היועצת המשפטית של הוועדה, בבקשה.

עמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה היא שזה אינו נושא חדש,

הצעת החוק הממשלתית

ועדת חוקה,

הצעת החוק הממשלתית הוא אדם שהציג בנקודת הכניסה תוצאות של בדיקה שלילית לקורונה או אישור החלמה. הממשלה עצמה בהצעת החוק הזו הכניסה לראשונה את נושא אישור ההחלמה לתוך חוק הסמכויות. היא גם מוסיפה הגדרה בסעיף ההגדרות מה זה אותו אישור החלמה וזה אישור שיהיה לפי פקודת בריאות העם. כמו שאנחנו רואים את זה, סעיף 4 לחוק הסמכויות, שהוא הסעיף הכללי שקובע איך הממשלה יכולה להתקין תקנות מכוח אותו חוק, קובע כבר היום שהממשלה צריכה להתקין את התקנות רק לתקופה ובמידה הדרושות לצורך השגת המטרות שקבועות באותו סעיף, שהן מניעת הדבקה בנגיף הקורונה, צמצום התפשטותו, וכן הלאה מטרות בריאותיות. כמובן שצריך לשקול את הפגיעה בזכויות מכוח אותן תקנות, ועל כן עמדתנו. כבר היום מאחר שהממשלה מבקשת להכניס נושא של אישור החלמה אל תוך החוק, היא תהיה מחויבת כאשר היא מתקינה תקנות וקובעת בהן הגבלות, אם היא רוצה לקבוע אותן רק במידה הפחותה ביותר שפוגעת בזכויות, אז ככל שהממשלה חושבת שהיא יכולה להשתמש באותו אישור החלמה, זה אחד השיקולים שהיא צריכה להביא בחשבון האם היא יכולה לקבוע את ההגבלות שהיא קובעת בשים לב לאותו אישור החלמה כדי לפגוע כמה שפחות בזכויות. עשינו תיקונים לנוסח הצעת החוק, והוועדה מבקשת להוסיף תוספת. התוספת לא אומרת - - -. בהתחלה היה כתוב שהממשלה תקבע סייגים, לאחר דין ודברים גם עם נציגי הממשלה, הנוסח שמוצע הוא שבתקנות לפי סעיפים 6 ו-7, וזה נושא של הגבלה של חירויות פרט במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי, וגם תהיה התייחסות לכך בנושא אזור מוגבל, התקנות האלה יותקנו בשים לב לאפשרות לקבוע סייגים לאותן הגבלות לגבי מי שניתן לו אישור החלמה. ויש פה איזון נוסף: ובלבד שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ואין בו כדי לפגוע בתחלואות המנויות בסעיף קטן (א), שהן אותן תחלואות בריאותיות ש - - - היא שכחה לומר שמשרד הבריאות אמון על בריאות העם והכנסת אמונה על חקיקה. היא חזרה על זה שלוש פעמים ורק רציתי להזכיר לה שהיא קצת התבלבלה. קודם כול, חשוב לשים לב שהנוסח שהוועדה מבקשת לא אומר שחייבים לקבוע את אותם סייגים, הוא רק אומר שצריך לקבוע את התקנות בשים לב לאפשרות לקבוע את הסייגים האלה כדי לפגוע במידה הפחותה ביותר האפשרית בזכויות. התוספת שהוועדה מבקשת היא רק בעיננו הבהרה של החובה הקיימת כיום סעיף 4. תודה.

מכיוון שנושא ההחלמה עלה, הוא נמצא היום בחוק, זה חלק מהשיקולים שגם אתם העליתם בהצעת החוק הממשלתית, אז קיים הסיפור של ההחלמה. אציין גם שאתם עוסקים בסיפור של אישורי החלמה במקומות אחרים, בנתב"ג, באלמנטים אחרים. היועצת המשפטית כאן עוד הרחיבה ואמרה שסיפור החלמה הוא אפשרות, מעניקים סמכות לממשלה לקבוע אישורי החלמה, לא מחייבים את הממשלה לכך. לכן, ראשית, אנחנו לא מבינים למה זה נושא חדש,

למה מסתייגים באופן כללי, אבל זה כבר יהיה דיון בוועדת החוקה. אבל אין פה חובה לממשלה להנפיק תעודת החלמה אלא תהיה לה אפשרות. מרחיבים את שיקול הדעת, מרחיבים את סמכויותיה. אני מעולם לא ראיתי מצב כזה.

זה הפוך - הכנסת רוצה לצמצם את סמכויות הממשלה והממשלה רוצה להרחיב את סמכויותיה. פה הכנסת רוצה להרחיב את סמכויות הממשלה ואתם מתנגדים. כמובן שלא מדובר פה בהרחבה של סמכות הממשלה. מדובר פה בצמצום של שיקול הדעת של הממשלה וצמצום שיקול הדעת של משרד הבריאות באופן ספציפי כי המשמעות של התיקון שוועדת החוקה מבקשת להוסיף לחוק היא - - - מיכל, ראית את הנוסח החדש? אני מכירה את הנוסח. המשמעות של התיקון היא שכל פעם שהממשלה תתקין תקנות מכוח החוק, תקנות שאין מחלוקת לא קשורות בכלל בכלל בכלל לנושא של אי תיירותי, אין שום קשר לאי תיירותי,

כשהממשלה תתקין תקנות מכוח החוק, ובנוסף כשהיא - - - הגבלות על אזור מוגבל, שזה בוודאי אין שום קשר לאי התיירותי, היא תצטרך לקחת בחשבון את נושא המחלימים. כמו שאמרתי קודם, כל נושא המחלימים עדיין לא נדון בצורה מספיק ברורה בקהילה הרפואית, הוא דורש עוד ליבון. אין שום מקום להכניס את זה לחוק. בוודאי שמדובר פה בנושא חדש. זה שספציפית לגבי העיר אילת קבענו שמי שיש לו אישור מחלים שניתן לפי סמכות אחרת בכלל, לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, יוכל להיכנס בלי בדיקה, זה לא קשור בכלל לסעיף שהוועדה מבקשת להכניס. זה אומר שכשהממשלה קובעת, מכריזה על אזור מוגבל או כשהממשלה תתקין תקנות שלא קשורות בכלל לאי התיירותי מכוח החוק, היא תצטרך לקחת בחשבון את כל נושא המחלימים. כל הנושא הזה הוא נושא חדש. אנחנו מבקשים כרגע לא להכניס אותו לחוק שעניינו אי תיירותי אלא לדון בו בצורה אחרת ונפרדת.

אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה. אם אתם רוצים להתייחס לנושא חדש - אפשר. אני רק אומר לכם שעל פי התקנון אנחנו צריכים לקבל הודעה בכתב של שר הבריאות או של סגן שר הבריאות בדבר התמיכה בטענת נושא חדש. על אף שהזימון לישיבה הועבר בשעה 11:28 והם כבר ידעו מראש שהולכים להגיש, אבל עד עכשיו, וזה כבר למעלה משעה מהרגע שהם הודיעו שיש נושא חדש, ולמעלה מחצי שעה מהרגע שכינסנו את הוועדה, ועוד לא הגיע המכתב, עומדת בפנינו שתי אפשרויות: האפשרות התקנונית היא להגיד אין מכתב, אין נושא חדש, אין דיון. אבל לאור העובדה ששר הבריאות התקשר באופן אישי ליועצת המשפטית, הוא אמר שהוא תומך בטענת נושא חדש - - - אבל יש סעיף שמאפשר לו להגיש את זה עד שזה יגיע למליאה. לא. אם יסכימו חברי

אפשר להצביע על נושא חדש, ורק תגידי לי, היועצת המשפטית לוועדה, מה - - - בעיקרון, אין טענת נושא חדש משלא הגיע המכתב. נכון שהוא דיבר איתי בעצמו ונציגת - - - למה? הוא אמר בוועדת חוקה עכשיו שאפשר להגיש את זה עד שזה מגיע למליאה - זה מה שהוא הקריא. עד הדיון בוועדת הכנסת. אה, אוקיי. אנחנו יכולים להצביע

על-פי התקנון - לא. אבל מכיוון ששמענו פה את נציגת משרד הבריאות ואת נציגת ועדת החוקה, ושר הבריאות כן התקשר בטלפון, אז על אף שאני מאוד דווקן בדברים האלה, ואם לא יגיע מכתב אז לא - - - אז אין טענה לנושא חדש או שיש? על-פי התקנון אין טענה. אם אין חתימה של השר, אין טענה. אני לא מבין. אני כבר חצי שעה שומע שהוא מתקשר אבל הוא לא שולח את המכתב. השעה עכשיו כבר 12:20, זה כבר כמעט שעה מהרגע שכינסתי את הוועדה.

הוא אמר שסגן השר משיב לשאילתות וגם הוא לא יכול לחתום. צריך לאפשר לו - - - את מציעה שלא נצביע עכשיו? פורמלית אין טענה בפני הוועדה. יושב-ראש הוועדה הלך מעל ומעבר ואפשר להתחיל את הדיון וכו', אבל פורמלית אין טענה.

אין טענה פורמלית. ברשותכם, אני ארצה לדבוק בתקנון. אנחנו דנו בטענת נושא חדש. אפשרנו למשרד הבריאות לדבר, אפשרנו לשר ולסגן השר להעביר מכתב למעלה משעה. אנחנו הודענו כמעט לפני שעה שיש את הדיון הזה. בינתיים אני רק שומע שהם בטלפון, אבל הם לא שלחו את המכתב. הלכנו לקראתם מעל ומעבר, גם מבחינת זמנים, גם מבחינת דיון. - - - הוא יגיע עוד רבע שעה. לאור העובדה שלא הגיע מכתב, טענת נושא חדש לא קיימת מכיוון שאין אישור. לכן, אני מצטער על כך ואני נועל את הישיבה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:20.